אני פותח את ישיבת ועדת חוקה, הנושא: הצעת תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון), התש"ף-2020. תקנות לביצוע אמנת האג נועדו ליישם את אמנת האג לביטול אימות מסמכים ציבוריים, שזו אמנה שישראל חברה בה הרבה שנים, יש בה 118 מדינות חברות, והיא מאפשרת לאנשים להציג מסמכים ציבוריים במדינות זרות בלי לעבור תהליך של שרשרת אימותים. יש איזה שהוא טופס קבוע של אימות שכל המדינות מכירות בו. לפי תקנה 5 לתקנות שמיישמות את האמנה, הגורמים שמוסמכים לתת את תעודת האפוסטיל במדינת ישראל שהם גורמים שהוסמכו על ידי שר המשפטים ורשומים פה בתקנה, זה משרד החוץ שנותן את האישורים על כלל תעודות הציבוריות שמשרדי הממשלה מוציאים, והנהלת בתי המשפט שמוציאה את זה ביחס לאישורים נוטריונים. רוב השירות הזה ניתן פנים אל פנים,

אנשים צריכים להגיע למשרד החוץ בירושלים, או לבית משפט באזור מגוריהם. אפשר לעשות את השירות גם בדואר, אבל זה דבר שלוקח זמן. אנחנו מבקשים באמצעות התיקון הזה לאפשר לשר המשפטים להסמיך גורמים נוספים ממשרדי הממשלה להיות רשויות שנותנות אפוסטיל, ושכל הדבר הזה ייעשה בצורה אלקטרונית כדי שאנשים לא יצטרכו לצאת מהבית. אלה מהלכים משלימים. זה מהלך שהוא בהתנעה. בהחלטת ממשלה שעברה ב-26.7 יש כמה סעיפים שמדברים על התהליך של האפוסטיל האלקטרוני. הוקצה גם סכום לצורך העניין הזה בשנת 2020 שמשרד האוצר אמור להעביר. משרד המשפטים הוציא את כתב המינוי לצוות שאמור לאפיין את התהליך הזה. התהליך הוא בהתקדמות. המטרה של התקנות האלו היא להתניע את התהליך הזה. יש את התהליך הערכי ואת התהליך הטכני. תהליך האפיון הטכני התחיל. התוכנה מוכנה, האב טיפוס מוכן. מי בונה את התוכנה? המשרד עצמו? משרד המשפטים בשיתוף עם ממשל זמין, ויש צוות בין משרדי בשיתוף עם משרדים אחרים. הצוות הטכנולוגי אצלנו עובד על זה. הרעיון הוא שממש בשבועות הקרובים המערכת כבר תהיה מוכנה. בפיילוט?

אני רוצה לברך על המהלך. מעבר לנושא הערכי-מהותי, מעבר לאחידות לעומת שאר העולם,

אני רוצה לחדד את זה מהכיוון של מה שאנחנו חווים בוועדת העלייה והקליטה. זה חסם מאוד מאוד משמעותי אל מול גל עלייה צפוי של כרבע מיליון עולים למדינת ישראל. החסם שזיהינו בוועדה, שהוא בין המשמעותיים ביותר, זה הנושא של הדרישה לאפוסטיל. אנחנו מבינים שההכנסה של אנשים לארץ צריכה להיות עם בקרה. זה אפוסטיל